בפני חברי הכנסת שאישרתי להם שאילתות דחופות,

ומכריז על הפסקה עד השעה 11:20, זאת אומרת רבע שעה. מכיוון שביום טעון כזה מייד נשמע פרשנויות פוליטיות קואליציוניות ואופוזיציוניות, אני מעדיף להודיע מייד שההפסקה נובעת מבקשה של אנשי המחשוב,

האיר בעיה שביקשתי לברר. בבירור שנעשה בבית-החולים אמרו לי: להד"ם. נכון לעכשיו לא ידוע על כוונות לסגירת המחלקה ועל בעיות.

אם ייוודע, הדבר בוודאי יטופל.

האם יש שאלה נוספת? אכן, חבר הכנסת מאיר שטרית מבקש לשאול שאלה נוספת. גברתי

והאנשים האלה נמצאים במצב הכי קשה, כי מי שחולה בטרשת נפוצה הוא חסר אונים, הוא גם לא יכול לנדוד במהירות לבית-חולים אחר וגם לא יכול לטפל. אני אודה לך אם תבדקי מה באמת קורה במחלקה הזאת, בחלק הזה של בית-החולים "הדסה".

ברצוני לשאול: 1. מה נעשה למניעת הייבוא? 2. כמה מוכרים הורשעו בשנים האחרונות? 3. האם נעשית הסברת מניעה לילדים בבתי-הספר? תודה רבה. תודה. אדוני השר, בבקשה. חברי ואדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, הנושא

הנוכחות המוגברת מוכיחה את עצמה. רואים שפחות עסקים לוקחים סיכון כזה, רואים את זה בכל המקומות. לגבי פעילות למיגור צעצועים מסוכנים, בשלב זה נתפסו כמה אלפי חזיזים אסורים וזיקוקין די-נור שלא אצל מפעילי זיקוקין מורשים, וכן סמני לייזר שלא מסומנים כדין שיכולים לעוור. הטיפול יועבר בסיום ללשכות המשפטיות במחוזות

אבל על רקע הפרחים החגיגיים האלה, זו תמונה מהממת. אפשר לבקש מהערוץ את התמונה, למסגר ולתלות בבית. בבקשה, אדוני חבר הכנסת מרדכי יוגב, שאילתה

צריכים לתת את הפתרון החינוכי

הללו, ורק בשביל למצוא את הפתרון להסעות, לשלוח אותם למקומות שלא מתאימים להם, זה בוודאי לא הפתרון.

אני אשמח להודות על עדכון ועל פתרון הבעיה. תודה. תודה לחבר הכנסת יוגב. כבוד סגן השר, אתה רוצה להוסיף משהו? חבר הכנסת יוגב, מוטי ידידי, שוב תודה על ההדגשה.

הממשלתיות. לכן מידת המעורבות הממשלתית בפעולתה מוגבלת. בכפוף לחובתה של החברה לפעול להשבת נכסי נספי השואה ליורשיהם, היא מחויבת לפעול להשאת נכסיה ורווחיה לשם סיוע לניצולי

האם אני יכולה להבין מתשובתך שברגע שנבין שיהיו נכסים נוספים, זאת אומרת, מהנכסים האלה יהיה יותר כסף,

אני אומרת שבהצעת החוק שהעברנו,

כגון מספרי טלפון, כגון שמם של מחזיקים בקו, משך שיחות, מועדי שיחות ודברים מן הסוג הזה. לכן נקבעה בחוק, בצד ההוראה הזאת, הוראה

החוק, בכפוף להתחייבות המציע להצמיד את הצעתו להצעת החוק של משרד המשפטים, שנמצאת בשלבי הכנה

אין בעיה עם זה, נכון?

מזל שאין אופוזיציה, קל יותר לספור את הידיים. הצעת חוק הדיור הציבורי (זכויות רכישה) (תיקון, תקופת שהות במקלט לנשים מוכות). תיקון סעיף 6: בחוק הדיור הציבורי (זכויות רכישה), התשנ"ט 1998,

חוק הדיור הציבורי (זכויות רכישה), התשנ"ט 1998, להלן: החוק, קובע כי מי שמתגורר בדירה ציבורית במשך תקופה של חמש שנים רצופות רשאי להגיש בקשה לרכישת הדירה.

יציאה לשהות במקלט לנשים מוכות לא תפגע ברציפות המגורים בדירה לצורך רכישתה. כלומר, חבר הכנסת דוד צור, חבר הכנסת דוד צור, אתה מקבל את ההסתייגות? בתיאום עם משרד המשפטים ומשרד השיכון,

תודה, אדוני

חברי הכנסת, כבוד השרים, חוק משק הגז הטבעי (הגברת התחרות). חוק משק הגז הטבעי כיום אוסר לזקק נפט, למכור, או לשווק גז טבעי. האיסור נדרש מכיוון ששוק הנפט,

משרד התשתיות הלאומיות,

זאת בכפוף לכך שקידום ההצעה בכל שלבי

והמים ומשרד האוצר. אני חושב שמדובר בהצעה ראויה, מדובר בהצעה

אין מתנגדים ואין

אני קובע שהצעת חוק משק הגז הטבעי (תיקון,

עברה, ותועבר להמשך טיפול בוועדת הכלכלה. ואנחנו עוברים לחוק הבא: הצעת חוק זכויות החולה

אין ספק שהצעת החוק הזו היא הצעה חיובית. מאוד חשוב שיהיה מלווה או מלוָוה לכל חולה שמגיע לבית-החולים או מגיע לטיפול רפואי כלשהו, והנוהג הזה גם מעוגן בחוזרי מנכ"ל

הרבה לפני שאנחנו פה גם כוננו את הכנסת, וכבר דיברנו על זה בפעם הקודמת. ולצערי, גם תהליך הבורר, או המגשר, כפי שנקרא, לא הביא אותנו לסיום סכסוך העבודה הזה. ולצערי, בסופו של דבר,

שלא מסתכלים על זה, לאט-לאט מרוקנים את המשרד הזה מתוכן. אני לא בקי, אני חייב לומר, בכל רזי הנושאים, יש כאלה שבקיאים ממני.

שקל,

שלא לדבר על זה שיש פער גדול בין אלה שיוצאים לחו"ל למשימות,

כשהם יוצאים וחוזרים, אני לא יודע איך אני עם הזמן

אדוני היושב-ראש, אוקיי. כשיוצאים לחו"ל, ואחרי תקופה, נאמר,

בהיכרות שלי ובממשקים שהיו לי עם עובדי משרד החוץ בחו"ל,

חבר הכנסת

ישיב בשם הממשלה סגן השר מיקי לוי, כי כאמור סגן שר החוץ שאמור היה להשיב איבד את קולו. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, הסכסוך הונח על שולחן

לא לבכירים. אם אתה הולך ומביא לי את ההסכמה הזאת, אין בעיה. רק הדרישה היא דרישה גורפת

והנושא השני: אני אומר לך שיש נכונות להוסיף שכר לבעלי השכר הנמוך, אבל לא לבעלי השכר הגבוה. שזה לא יתחיל מ-7,000 השקל או 6,000 השקל אחרי קורס צוערים, ויגיע עד לרמות השכר הגבוהות

כן.

שאם אתה מסתפק אז אין עמדות נוספות, אבל לפנים משורת הדין ניתן בכל זאת. יש לנו שתי הבעות דעה. אחת היא של חבר הכנסת דב ליפמן.

ארצות שבהן מלכתחילה יוקר המחיה גבוה. זו בעיה אחת שצריך לתת לה פתרון. הבעיה השנייה היא שבאותן שנים שהם בכל זאת נמצאים בארץ, ובעניין הזה צריך לזכור שבצדק קובע משרד החוץ ואינו מאפשר שליחויות ארוכות מדי ומצב שבו אנשים ישבו בחו"ל עשר ו-15 שנה, משום שלדבר הזה יש השפעה

לכן אני חושב,

בכל זאת, שאולי כדאי שגם אתה באופן אישי תנסה להתערב בעניין הזה, ומתוך הראייה הזאת של הדברים לייצר פתרון. מכיוון שאני באמת חושב שבעידן של היום, שבו חזית ההסברה היא חזית מרכזית וחשובה לא פחות מחזיתות אחרות, אנחנו צריכים להמשיך ולדאוג שהטובים ביותר יגיעו

אני מסכים שיש מקום לשפר

אני בתוך העניינים ואני ממש לא נגד אנשי משרד החוץ,

אני בעדם, רואה

ממשלת בריטניה מר דייוויד קמרון. ראש ממשלת בריטניה, הוד מעלתו דייוויד קמרון, וכל חברי המשלחת הנמצאים אתנו כאן ביציע,

ניכרים מתחים עמוקים המפלגים את החברה הישראלית. לא כל פרלמנט מתמודד בשבוע אחד עם שאלות מורכבות הנוגעות למלחמה ושלום, דת ומדינה, זכויות הרוב לעומת החובה להגן על המיעוט ולאפשר לו ייצוג הוגן.

ואני, ב-18 במאי 1987, מוען לראש ממשלת בריטניה דאז מרגרט תאצ'ר, ובו הודינו לה ולעם הבריטי על המאמצים הפעילים שהביאו לכך

בפני ידידי ישראל מן המפלגה השמרנית אמרת, ואני מצטט: I am a passionate friend of Israel and that's the way it's going to stay, אני ידיד נלהב של ישראל

מכובדי ראש ממשלת בריטניה,

שהיה מראשי המתווכים בהשגת הסכם "יום שישי הטוב" בצפון-אירלנד ולאחר מכן שליחו של נשיא ארצות-הברית לפתרון הסכסוך הישראלי-פלסטיני, אמר בעבר שהסכסוך כאן הוא מורכב ומסובך לאין-ערוך מזה שבין אירלנד לאירלנד

בשלום כבמלחמה. חתמנו

שמחזיקים מעמד גם בתנאים גיאו-פוליטיים

מתכבד להזמין את ראש ממשלת ישראל, חבר הכנסת בנימין נתניהו, לשאת את דברו.

המסר עבר בהחלט. אתם רוצים לשבת או לעמוד, חברי הכנסת?

בבקשה,

3,000 שנה, והיא נשארה הלב של האומה שלנו מאז.

הביקור הראשון שלך בישראל כראש הממשלה, אני זוכר שאנחנו נפגשנו קודם לכן,

הביקור הראשון שלך כאן כראש הממשלה הוא הזדמנות לחזק את הקשר בינינו.

הטכנולוגית, ואני חייב להגיד לך, גם מהכדורגל האנגלי. עכשיו, אתה צריך להבין שכמעט אין ישראלי שאין לו, בוא

הוא אמר, אין זה ניסוי מלאכותי, זהו מהלך טבעי, זוהי ההיסטוריה. הגישה הזאת סללה את הדרך להצהרת בלפור, שהכירה במפורש בקשר ההיסטורי של העם היהודי לארץ-ישראל, קשר שממנו נבעה זכותם של היהודים לבנות מחדש את ביתם הלאומי במולדתם

שייכנס לספר של ביבי? מספיק. איזה הומור זה? באמת. מה זה "מספיק? עד שהוא, אותי ואתה אומר לי "מספיק"? חבר הכנסת

מיינרצהגן, איש מודיעין מבריק שמבצעיו סייעו לגירוש הטורקים מארץ-ישראל בסיום מלחמת העולם

בניגוד לעמיתיו במשרד המושבות

בנאומו באו"ם ב-1974 הצהיר יאסר ערפאת, אני מצטט: פלישת היהודים התחילה ב-1881.

1881. פלסטין הייתה אז ארץ ירוקה, מיושבת בעיקר על-ידי בני עם ערבי שהיה עסוק בבניית

מהמדינות השכנות לארץ המתחדשת

אני אומר זאת משום שיש בארץ הזאת מספיק מקום לכולם, אבל אין שום מקום, ואין שום זכות, לאף אחד, לסלף את העובדות ההיסטוריות. אי-אפשר לבנות שלום על בסיס

באופן גלוי בהרבה תחומים, בתחום הכלכלה והמסחר, והתעבורה, והאנרגיה, והמדע, והרפואה, ואני

במשך 20 שנה, מאז התחלת תהליך אוסלו,

הפלסטינים. עשו ניסיונות קשים, עם ויתורים קשים,

ואם הזמן לתהליך השלום אוזל, הוא אוזל לא בגלל ישראל אלא בגלל סירובם המתמשך של הפלסטינים להכיר במדינה היהודית ולאפשר לה את סידורי הביטחון הדרושים להבטחת

רק כלפי ישראל, הפלסטינים יוסיפו להתבצר בעמדתם, אני אפילו אומר לכם, הם גם יקשיחו את עמדתם, ולא תהיה שום התקדמות לשלום. זה יהיה רע גם לנו וגם לפלסטינים, מה העמדה שלנו? כי הזמן אוזל גם להם. הלחץ הבין-לאומי צריך להימשך ביתר שאת גם כלפי

אני רוצה להביע ביום הזה את הערכתי לגישתך זו, שממשיכה את המסורת של התמיכה בעם היהודי ובמדינתו מצד מנהיגיה של בריטניה. אולי המנהיג הגדול של בריטניה, אני בטוח שהוא הגדול

גאה בביקורך ואני חושב שהוא מבטא משהו מאוד עמוק ביחסים בין העמים, למרות העליות והמורדות שהוזכרו כאן קודם. מזה אלף שנים פורחת ותוססת הקהילה היהודית בבריטניה, ולממסד הבריטי הייתה איזו אידאה פיקס עמוקה בכל מה שקשור

אז כל פעם שאני עושה refresh, אני קורא על עוד שר או עוד ראש מפלגה בקואליציה שתוקף אותי.

שאתה תראה פה אנשים שמזיעים, אבל לא בגלל המזגנים, אלא מפני שחברי הקואליציה מצויים בלחץ אדיר, כי סוף-סוף הם יודעים שיש

והם אפילו לא שמים לב למה שהם אומרים. יש דברים שלא עושים, יש כבוד בסיסי למיעוט ולאופוזיציה,

והשבוע הכבוד הזה נרמס ברגל גסה.

וכל מפלגה כאן מגיעה ממקום אחר, יהודים וערבים, חרדים וחילונים, משמאל, מימין ומן המרכז, מתפיסות ואמונות ודעות

אנחנו מבקשים שחברנו ייכנס למליאה. אדוני היושב-ראש,

אנו מצויים במהלכו, סליחה, בבקשה. אנו מצויים במהלכו של משא-ומתן מול הפלסטינים, ואני יכול להבטיח לך, אדוני, שבציבור הישראלי יש רוב גדול מאוד שתומך בהיפרדות בינינו ובין הפלסטינים. יש רוב גדול שמאמין שעתיד מדינת ישראל תלוי ביכולת להגיע לפתרון מוסכם של שתי מדינות

ישראל נמצאת תחת מתקפת דה-לגיטימציה, זה נאמר נכון, בבריטניה ובעולם. ואני חייב להגיד לך הערה אישית, אדוני ראש הממשלה, שלעתים אני חושב על אבי, זכרו לברכה, שלחם כקצין במדי הצבא הבריטי בגרועות שבמערכות, בשחרור אירופה משלטון הנאצים, וקיבל אות אבירות מהמלכה,

לסיום, מכובדי, אתה מגיע עם משלחת נכבדה, כולל שרים, מנהיגים יהודים וראשי משק וכלכלה. כולנו כאן מאחלים לכם הצלחה רבה

אנחנו מקווים ואני מקווה שביקורך יהיה משכיל ומהנה, ויהדק עוד יותר את הקשרים בין ישראל לבריטניה, ויעמיק את היחסים בכל התחומים,

שנים לקיומה של ישראל, ולפיד הדמוקרטיה לעולם כולו. השגריר הזהיר אותי מפני מה שעלול לקרות היום. הוא אמר: אנשים יצעקו, אנשים יעזבו,

אתה אולי תלמד את המשמעות של מילה עברית

ברצוני לומר דבר-מה על כל אחד מאלה. קודם כול, אשר לזיכרון העבר, אחת החוויות היותר-מרגשות שלי כראש הממשלה הייתה בינואר, בדאונינג סטריט, כאשר באו אלי 50 ניצולי השואה. פגשתי

רציתי שכל ילד בבריטניה ילמד על השואה ויבין כמה חיוני ללחום בדעות קדומות בעולם שלנו. חשוב שנעשה כל מה שאנחנו יכולים, עם השותפים הבין-לאומיים שלנו,

אנחנו צריכים

עוד ניסיון נלוז של האיראנים להבריח נשק לעזה. אנחנו ראינו בתי-ספר שנקראים על שם מתאבדים, ואז הבנתי מחדש מה זה לפחד בביתך שלך. לכן הרשו לי לומר לכם בבירור: אני ראש ממשלת בריטניה

דרך אפשרית באומה הבריטית, אבל זה לא אומר שצריך לוותר על דברים שהם חשובים לדת שלכם. כאשר מאתגרים את השחיטה הכשרה אני צריך להגן עליה, ואנחנו מנסים לעשות דברים כדי לשנות את זה, ואני לא ארשה שהדבר הזה יקרה במשמרת שלי. כאשר אני במשמרת, השחיטה הכשרה בטוחה בבריטניה.

הזאת שלנו מעוגנת גם בדמוקרטיה שמנסה להיות שווה ומתייחסת בשוויון לבני כל הדתות. דה-לגיטימציה של מדינת ישראל היא דבר נורא,

וכולנו ביחד נכשיל

שבשנה שעברה בעצרת האו"ם העבירו החלטות נגד ישראל פי-שלושה מאשר נגד סוריה, איראן וצפון-קוריאה ביחד. לא עוד תירוצים ל-32 מדינות באו"ם שאינן מכירות בישראל. מדינות ערב, כמה מדינות מתוכן רוצות יחסים שונים עם ישראל, עם הסכמי שלום שיאפשרו את

לא איך לעצור מוצרים ישראליים, אלא איך להביא אותם למדינות השונות. חשבו איך ירגיש העולם החדש הזה. זה לא רק עניין של ביטחון ושגשוג, ככל שהם חשובים, זה גם עניין של צדק לשני

אנחנו צריכים לעשות את זה בעבודה בין-לאומית.

אני לא מסתכל בתקווה רבה על השלטון החדש באיראן, אני יודע שזה איום על העולם כולו, ולא רק על

ולכן אנחנו,

אני מקווה ומאמין שבריטניה וישראל יש להן ההיסטוריה, הערכים, היכולת,

האחריות ההיסטורית, להמשיך להתייצב. אנחנו צריכים תגובה שהיא חזקה, שהיא אינטליגנטית והיא סבלנית.

ואני אעשה את זה כל חיי הפוליטיים.

ואנחנו צריכים לדאוג לחלק את העולם בין אלה שמנסים להתנכל לדמוקרטיה, אבני היסוד של

את יציאת הוד מעלתו ראש ממשלת בריטניה דייוויד קמרון ויושב-ראש הכנסת מר יולי יואל

(חברי הכנסת מכבדים בקימה את צאת ראש

משאל עם, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית. יפתח את הדיון יושב-ראש הוועדה המשותפת של ועדת החוקה, חוק ומשפט וועדת הכנסת להצעת חוק משאל

כנסת הצעה לתיקון החוק שקבעה כי החובה לערוך משאל עם במקרה של הסכם או החלטה שענייניהם ויתור על שטח ריבוני תחול גם בהיעדר חוק-יסוד, תוך הסדרת המועד והדרך לעריכת משאל עם, השאלה שתישאל, סוגיית התעמולה ועוד.

הרחבה של עילות אלה גם לענייניים הנוגעים בהליכים הטכניים של חקיקת חוק, אשר אני מזכיר: התקבל ברוב חברי הבית, בכל הקריאות,

כל זאת הגם שבחוק

כאמור כבר חוקקנו בכנסת השמונה-עשרה.

ועדת הבחירות המרכזית היא האמונה על קיומו של משאל העם באופן הדומה לדרך שבה היא מנהלת את הליכי הבחירות. על-פי המוצע, חוק-היסוד יהיה חוק משוריין ויחייב רוב של 61 חברי כנסת כדי

פעם יהיה רצון או צורך בדבר כזה, לצורך כך יהיה צריך כמובן לתקן ולשנות את חוק-היסוד הזה וכן לחוקק חוק מתאים לגבי ההוראות בדבר אופן ניהול משאל

בדבר סדרי דיון מיוחדים בקריאה שנייה ובקריאה שלישית בהצעת חוק-יסוד: משאל עם. לקריאה ראשונה, מטעם הממשלה: הצעת חוק איסור הלבנת הון (תיקון מס' 13), התשע"ד 2014, והצעת חוק להסדרת הצבה של כוורות וייצור דבש,

ואני רוצה לומר לך, אדוני היושב-ראש: אני מאמין שארץ-ישראל כולה שייכת אך ורק לעם

ואילו ראש ממשלה אחר, יצחק רבין, זיכרונו לברכה,

אוסלו. איך הם

עקרונות של חוק משאל עם, שכן,

בחוק-יסוד, ואנחנו בעצם מדברים על תהליך שאנחנו מבקשים ומייחלים לקדם, של משא-ומתן שיביא לפתרון

במדינות ארצות-הברית אותו כנ"ל.

חוקה של מדינה במדינות בתוך ארצות-הברית,

שינוי החוקה של המדינה צריך לעשות במשאל עם. בשווייץ, שווייץ, ואנחנו תמיד אוהבים לבדוק מה קורה בשווייץ,

אסתר, ואני רוצה להזכיר לכולנו שאסתר המלכה יושבת, לאחר שהיא נבחרת על-ידי המלך אחשוורוש, היא יושבת בארמון ומגיעים אליה ומבקשים את עזרתה. והיא מהססת,

השבוע ונמשכת בכל אמצעי התקשורת, הגיעה אפילו למעמד הזה.

אולי הוא עוד יחצה את גבולותיו בזמן הקרוב, משום שראש האופוזיציה עף על

הכול, כל החוקים. אבל מתוכם, חבר הכנסת רותם, זהו בעצם החוק עם המשמעות הדמוקרטית הישירה הנוגעת לגברת כהן מחדרה ולמר לוי מאשקלון ולכל 5.5 מיליון בעלי זכות הבחירה

אפשר היה להרחיק 20 שנה, סליחה, לא נעים, 20 שנה, כבר מ-1900, מה, 40 שנה.

לא 20, לא 30. 40 שנה, ל-1974. היה אפשר לפתוח את העיתונים של תחילת השבוע כדי לבוא ולומר לראש ממשלת בריטניה מה באמת רוצים הפלסטינים היום ב-2014 ולא לפני 40 שנה ב-1974.

אני לא רוצה להעלות על דעתי, אדוני היושב-ראש, מה היה קורה אם הליכוד ומפלגות הקואליציה היו מקיימות כינוס אלטרנטיבי לדיוני מליאת הכנסת, מה היה קורה. באיזה שמות גנאי היו מכנים

את

מאות האלפים, ולצערי הצביעו מאות אלפים, בחיבור למפלגת העבודה ולמרצ ולסיעות הערביות, ואני לא רוצה כרגע להיכנס לוויכוח עם הסיעות החרדיות, הצביעו עבורם על מנת שייצגו אותם בבית הזה.

יכול להיות שהיו מפסידים בכל שלוש ההצבעות,

יש רבים שנאמנים לה.

לא התכוונתי לגזול ממך כמלוא הנימה, אופיר.

אני מוותר על עצמי. הוא מוותר. אלעזר, אתה מוזמן

שהשאיר אותה יהושע בן נון, נצרת היא עיר

ירושלים עלובה וקודרת, שורצת מצורעים, נכים וחובבי בקשישים נצחיים, ותושביה

והיא חרבה כמוה. כי מאז יצאנו ממנה לא קיבלה אומה ולשון, וכולם משתדלים

ואין לאל ידם".

הרמב"ן ראה כיצד גם המוסלמים,

בכל האמצעים הכשרים והמוסריים אשר בידינו". ובכל זאת באנו לייסד את החוק הזה, שבעצם כבר נחקק בכנסת הקודמת, וכעת אנחנו רק הולכים לעגן אותו בחוק-יסוד, מהטעמים שהזכיר קודם חברי ושותפי לחוק חבר הכנסת יריב

השם, ראש הממשלה חזר כלעומת שבא,

וגם הסכמי השלום, השלום כביכול,

הסכמים למסירת חבלי ארץ-ישראל, רחוקים מאתנו

נמשיך לחשוב שזאת לא זכותך, לכן אנחנו כאילו לא נעשה,

שאם אתה רוצה להחליט משהו, ויש סקר דעת קהל, בואו נשים את זה רגע בצד,

על עיצוב כל אחד ואחד מהעם הזה, על מנת להביא אותו למקום שאני,

כבוד לבניין הזה בהרבה מאוד החלטות קשות. אבל דווקא כמי שמאמין שצריך לעשות כל מה שאפשר, לא הכול,

אני חושב שהחוק הזה, סליחה,

כמי שיודע שלשלום יהיה מחיר. דווקא בגלל זה אני חושב שהחוק הזה, יש

שההחלטה, באמת, יצביעו עליה כמה שיותר אנשים. עצם ההחלטה שאומרת: הולכים למשאל עם,

זה משהו שהוא יותר מבחירות. אנחנו רוצים שישתתפו בו יותר אנשים מאשר בבחירות. וכיוון שכך,

מוטה גור,

לדוכן הכנסת,

הייתי אז בחור צעיר,

חוויתי אל מול הדבר

העם או העמים מעורבים בהם. הסדרי פיוס שהם לא רק top down, הם גם bottom

הציבור כולו יודע שלתהליך הזה ולהסכם הזה הייתה תמיכה ציבורית רחבה, באמת תמיכה

זה כל ההבדל שבעולם, רק כך יהיה אפשר ליישם באמת הסדר מדיני שכרוך בוויתורים כואבים כאלה. לכן אני תומך ואני קורא לחברי לתמוך בחוק החשוב הזה.

תודה, חבר הכנסת רונן הופמן.

הבוחרים, אני אומרת שטוב שיש מנגנון בקרה נוסף שאנחנו נותנים לציבור ולעם כדי להכריע בסוגיות הרות גורל כמו הסדרים

שבה תבוא כאן מנהיגות שתזרה אשליות, ששוב תבטיח לציבור איזושהי תקווה קלושה שבסופו של דבר כולם יתפכחו ממנה וזה יהיה מאוחר מדי, כי

בעיני,

כל סוג של הסדר צריך להיות מובא להסכמת העם, כי תרגילים פוליטיים יש למכביר, ופעם אפשר לקרוא לזה העברת ריבונות, ופעם אפשר לקרוא לזה הסדר

רבות נוספות אחרות שנפלו. אילו הייתי חושב שמציע ההצעה, עמיתי חבר הכנסת יריב, מציע אותה מתוך איזה גישה דמוקרטית, ממלכתית, המנסה לעשות שינוי בדמוקרטיה הישראלית ולהכניס

נושא חשוב, שנעשה עליו משאל

שאלה מס' 3, משאל עם באיזה מציאות? במציאות שבה הממשלה הביאה בפני הכנסת הצעה להסכם, והכנסת אישרה, ועכשיו הולכים למשאל עם? מה קורה במצבים שהכנסת לא אישרה,

גם

מולדתנו, ואנחנו חושבים שאפשר להמשיך במציאות הזאת עד אין-סוף. יש כאלה שממציאים כל מיני המצאות של קנטוניזציה כזו או אחרת,

חברים, בואו נבין שהעולם לא יאפשר לנו,

שבו האינטרס הישראלי מתקיים: הפסקת הכיבוש,

ירושלים מאוחדת סביב שכונותיה היהודיות, ושכונותיה הפלסטיניות של היום יהיו תחת שלטון פלסטיני, זכות שיבה לא תמומש על-ידי הפלסטינים אלא למדינת פלסטין,

אני לא אוהב אותו. אני חושב שהדמוקרטיה הישראלית יכולה להתקיים ולשרוד ולהתפתח ולקיים את החלטותיה החשובות והרציניות גם ללא משאל עם, אבל אני אינני חושש ממשאל עם, כי אין לי ספק שכאשר יונח הסכם על השולחן,

פוליטית פרגמטית. ונתחיל דווקא מהאידיאולוגיה. נכון שאנחנו נמצאים בדמוקרטיה פרלמנטרית, ונכון שאנחנו לא מסוגלים היום לקיים את הדמוס,

היוונית, שהיו מגיעים לכיכר העיר ומרימים ידיים, ואני חושבת שאנחנו גם לא רוצים להיות בדמוקרטיה היוונית, שבה לעבדים ולנשים לא הייתה זכות בחירה. אבל אנחנו כן רוצים,

מ-70%. אבל אני רוצה לומר דבר נוסף.

בכנסת, ואנחנו יודעים שיש כאן בהחלט, אני סבורה שזה לא רוב,

גם מבחינה אידיאולוגית,

וגם מבחינה פוליטית פרגמטית, אני חושבת שהחוק הזה הוא חוק חשוב, ואני בעדו. תודה, חברת הכנסת יעל גרמן. חברת הכנסת פנינה תמנו-שטה.

בהיסטוריה הישראלית, אז הרי ברור שדווקא במקום הזה, החוק הזה הוא כן צודק. ותסלח לי, חבר הכנסת מצנע, אני דווקא לא נוטה במקרה הספציפי הזה לייחס חשיבות ל-מה הייתה כוונת המחוקק או מי שהביא את הצעת החוק הזאת לשולחן הבית הזה. אני דווקא

זה שקר וכזב, ולי כואב לשמוע אנשים שעולים לבמה הזאת ומנסים להשתמש בשקר הזה נגד מדינת ישראל. האמת כואבת לך. האמת כואבת לך. ואתה אדם מכובד, אדם שאני מכבדת אותו מאוד.

האמת כואבת. זה לא האמת כואבת. זה שקר וכזב. אם זו הייתה האמת, אתה יודע

קודם כול, עלינו לשמור על שלום-הבית שלנו.

חברתי חברת הכנסת עליזה לביא הביאה סימוכין

של ראש ממשלת בריטניה מר קמרון, וצריך לומר שבאמת היה מרומם את הנפש לשמוע גם איך מדינה דמוקרטית, עם מסורת דמוקרטית

אולי,

חוקה. ולמעשה, עכשיו מצאנו פטנט חדש, של משאל עם, שאף פעם לא עשינו

במפלגתי לאגף הימני, מאמין שאסור לנו לוותר על הבקעה בשום פנים ואופן, שאנחנו צריכים לשמור על האינטרסים האסטרטגיים של מדינת ישראל בתהליך הזה, אבל אני מאוד מאמין שאפשר

כולל עבדכם הנאמן, וגם אולי אלוף נוסף שיש אתנו במפלגה, ואנחנו עדיין חושבים ותומכים במהלך הזה של הליכה לשתי מדינות

אזרחי מדינת ישראל, אם בתוך הפעימה הזאת אמורים להיות כלולים אזרחי מדינת ישראל, ואם הדבר הזה ייעשה, אז בסופו של דבר אני חושב שיש פה פגיעה נוספת בשלטון החוק. דיברנו קודם על

אם כי אני חושב שאנחנו סוברנים בסופו של דבר כממשלה, ככנסת, לקבל החלטות לא פופולריות, כאלה שבסופו של יום גם פוגעות במשפחות או בקהל

ההיגיון? אז בואו נשים את זה גם למשאל עם. עם כל מה שאמרתי, אי-אפשר להשוות בין הנושא של השלום לבין הנושא הזה.

ביקשו ממני למשוך זמן. מה אתה אומר? לא שמנו לב.

עדיין אני

היינו יכולים להרים את האתגר של בניית חוקה והבאת חוקה סוף-סוף, ואולי אנחנו בכנסת היום עם קואליציה שמסוגלת לעשות את זה, כדי למנוע את המצב הזה ואת הסיטואציה הזאת שכל חוק-יסוד שאנחנו באים לגעת בו, בסופו של דבר זה הופך להיות קרב גדול מאוד.

פשוט לבטל אותו על הסף,

דבר נוסף שהוא מאוד חשוב ומשמעותי בחוק המדובר, שהוא אומר שאם 80 חברי וחברות הבית הזה יחשבו שההצעה להגיע להסדר היא נכונה, אז לא צריך משאל

אני,

חושבת שכלל אזרחי מדינת ישראל יש להם את אותן זכויות בדיוק. על כן, בשאלה הקריטית הזאת:

בהתחשב בעובדה שראינו מה היה כאן בימים האחרונים, שהאופוזיציה החליטה להיעדר מהמליאה,

וכשאני מסתכלת על מרכיבי האופוזיציה אני אומרת שאם

אחרת

שהן לא פחות חשובות לביטחונה של המדינה שלנו, לא יילקחו בחשבון.

אז בהחלט אם מדובר בהחלטה גורפת של אזרחי ואזרחיות המדינה, זה משהו שכל אחד וכל אחת יכולים לקבל אותו מהבחינה הזאת. אבל אני רוצה גם להודות לחבר הכנסת אלקין, שהתחיל

את חברי וחברות הכנסת כפרטים את דעתם ואת עמדתם, אם אלה באמת הדברים שהם היו מקדמים באופן אישי, ואם זה באמת היה עובר בהצבעה חופשית. אז כמו שאמרתי, זה עובר כתוצאה, רוב הזמן מהסכמות

גם על מוסדות פיננסיים וגם על מוסדות ריאליים

וגם את כל הפירמידות המובנות שאת חלקן ראינו עכשיו. אנחנו רואים את כל ההתרסקות שהיא תוצאה של אותו עיוות שהיה קיים במערכת הכלכלית. אני חושבת שאומנם יש עוד דברים שצריך לשפר בחוק

-הדין הרבניים, גם שם צריכה להיות יותר פתיחות להיבט הזה של השוויוניות ושכל הגישה תשתנה. זה קיים בבתי-הדין השרעיים, אבל זה עדיין לא קיים בבתי-הדין הרבניים, וזה אכן יעבור במהלך הכנס

אם רוצים,

אבל צחי הנגבי גם כן מעוניין לדבר. אני אשמח לתת גם לחברי היקר את זכות הדיבור מטעם הסיעה שלנו. אני מודה על ההקשבה, ולעתיד טוב יותר בכנס הבא.

תודה, חברת הכנסת גילה גמליאל. חברת הכנסת רות קלדרון, יש לך חמש דקות.

חבלי ארץ או שינוי בתוואי הגבול, יכול בעיני להיעשות רק על-ידי אנשים שבחרו בכך ולא על-ידי מי שאולץ לכך. אני מכירה במידה מסוימת את עם ישראל ומאמינה שהרוב

החלום: הקמת בית לאומי לעם היהודי בארץ-ישראל וחיים של שלום

אלא באיזושהי מידה "נתקענו במעלית

בבית. יכול להיות, אבל,

הנרטיב שאני מכירה הוא,

גברתי השרה, חברי חברי הכנסת, אני אצביע בעד

אנחנו נמצאים, חבר הכנסת שלח, בדמוקרטיה פרלמנטרית.

אדוני יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט, והוא הבחירות

בכל עת

כפי שקרה,

כפי שקרה במהפכה החברתית שהתרחשה לנגד עינינו רק לפני שנתיים, באותו קיץ של 2011. בהחלט מהפכה חברתית ששינתה את פני הכנסת:

אני לא אומר "יש

העם, גם תוך מחלוקת, מתוך הבנה שעל-פי רוב אנחנו נעשה וגם נשמע וגם נציית, כי זאת היא באמת החיוניות וליבת הדמוקרטיה הישראלית, שבה הרוב מכריע גם כאשר המיעוט לפעמים נוהג

החוק. אני חייב לומר שעקבתי מקרוב אחר הנימוקים שהם הביעו ולא הצלחתי למצוא היגיון כלשהו בהתנגדות שלהם לחוק. שמעתי את הטעמים ואת ההסברים, גם של אלה שהופיעו,

סדר-יומנו, הסיכוי ש-80 חברי כנסת ייתנו גיבוי להחלטה מן הסוג הזה הוא סיכוי דמיוני, ולכן ניתן להניח שכל החלטה דרמטית בהקשרים המדיניים שבהם אנחנו עוסקים תימסר להכרעתם האישית של מיליוני אזרחים ישראלים, כל אלה שיהיו בעלי זכות בחירה במועד משאל

מפורש לכל תביעותיהם לאורך עשרות שנים של סכסוך, אז באה לעולם, נולדה במוח יצירתי כלשהו, האפשרות שאזורים מסוימים שהיום הם בריבונות ישראלית והם

שעליה הוחל כמובן החוק, המינהל והמשפט הישראלי, תיאלץ לקבל גיבוי מאזרחי המדינה. לסיכום, גברתי, מדוע אני תומך ברעיון? אני תומך בו משום שאני רוצה לדעת שכל ראש ממשלה שמנהל

והוא קופח והוא מתוסכל והוא חסר אונים, ושקרה משהו שהוא לא יכול לחיות אתו ולהשלים אתו.

בין שמדובר בפצעי הימין,

או בפצעי השמאל, שתקוותו לשלום נהדפה מפני שהציבור

אנשים שאמרו את זה אז, אלה אותם פוליטיקאים שמספרים לנו היום שיש עלינו חרם עולמי. ולא יעזור שאנגלה מרקל באה לפה ואומרת שאין חרם,

שיושב-ראש הפרלמנט האירופי אומר שאין חרם, פה מבפנים מתעקשים שיש חרם יש חרם של

היא-היא הדוגמה לצורך שלנו בחוק משאל עם. החלטה שהייתה מנוגדת ב-180 מעלות למצע

אסון כשהביאו את חבורת המרצחים של אש"ף לתוך המדינה שלנו ואפשרו להם לשלוט על חלקים גדולים של הארץ שלנו. חברים וחברות, החוק הזה ישים סוף לתופעות הקשות האלה בהיסטוריה הקצרה שלנו. אין יותר הסכמי מיצובישי, אין יותר רמיסת דמוקרטיה. אני יודע שיש

וקשים. זאת הסיבה שדרשנו את זה כתנאי לכניסה לממשלה בהסכם הקואליציוני של הבית היהודי, זאת הסיבה שהתעקשנו על קידום

תודה למזכירת הכנסת. אני מתכבד להזמין את הדובר האחרון לסיכום כל הדיון שהיה כאן, את יושב-ראש הוועדה המשותפת של ועדת החוקה, חוק ומשפט וועדת הכנסת להצעת חוק-יסוד:

עם, חבר הכנסת יריב לוין.

מייד בתום דבריו של חבר הכנסת לוין נתחיל להצביע. אדוני היושב-ראש,

אני חושב שהדבר

לפחות בהקשר הזה של התפרקות מסמכות ריבונית,

נשאלה כאן שאלה מה יקרה אם הכנסת לא מאשרת את ההסכם או את מסירת השטח או אם הממשלה איננה מאשרת, מדוע אז לא הולכים

80 חברי כנסת שבאים ומאפשרים לייתר את קיומו של המשאל. גם בהיבט הזה ראוי וצריך לומר שאני באופן אישי אומנם חתום על ההסתייגות שעיגנה את

השנייה והשלישית ולדחות את ההסתייגויות. תודה. תודה לחבר הכנסת יריב לוין. חברי הכנסת, נא לשבת, אנחנו עוברים להצבעה. למען הסר ספק, אני מודיע שמדובר

יש פסיקות אחרות לפני כן של הממשלה ושל הכנסת, אבל העם הוא זה שצריך להחליט.

תודה, אדוני ראש הממשלה. אם